הנושא הבא הוא בקשה לדיון מחדש בסעיפים שנוגעים לפרק התקשורת.

את רוצה להגיד מה בעצם הסעיפים שהוועדה אישרה? סעיפים 79 עד 80, 81 (2) נגעו לפריסת סיבים, ולמערך הזכויות של הדיירים, כלומר, אם דייר מונע מפריסת סיבים אופטיים רשת מתקדמת בבניין, בעצם נפתחת לו האפשרות לעשות את זה בצורה קלה יותר. לא נדרשת הסכמת כל הדיירים, אלא נדרש יידוע של הדיירים ומוסדר ההליך לגבי מה קורה כשאחד מהדיירים מתנגד.

הנושא השני היה של אגרות תדרים שכוחות הביטחון יידרשו לשלם מכאן ולהבא. על תדרים ש - - - בתשלום. תודה. למעשה הוועדה מבקשת להצביע על הבקשה לדיון מחודש בסעיפים האלה כפי שפורטו. מי בעד? מי נגד? הצבעה הבקשה לא אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:42.